אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, 30 בדצמבר 2020, ט"ו בטבת תשפ"א. הצעת צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020. רננה איתנו, ואני מקווה שזאת הבקשה האחרונה. גם אנחנו, אדוני. גם אנחנו מקווים.

אחרי שתקעתם שלושה חודשים בלי אישור שלי זה חייב להיות פעם אחרונה. ההבדל הוא שהפעם הם לא מבקשים ל-30 יום, נכון? זה לשלושה חודשים.

למעשה, ניתן לבקש כל תקופה כל עוד אנחנו לא מעבר למאי 2021. זה המקסימום לפי החוק. עד עכשיו זה היה 30 יום. לא תמיד.

היו מקרים שביקשנו - - אני יכולה להתייחס?

ביקשנו פעמיים 30 יום, אדוני. זה היה כשאתה ביקשת מאיתנו לתקן את החוק ולהעביר את המועד להשבת התמורה מ-90 ימים ל-30 ימים. לכן היו פעמיים בקשות קצרות כדי שתראו שאנחנו עושים את מה שאתם הוריתם לנו. זה היה השיקול בפעמיים הקודמות. אני מתנצלת שאני לא נמצאת, אני צריכה להיות היום בבית משפט. אז נעזור לך לעשות את זה זריז ומהיר. תתחילי בהקראה, בבקשה. אבישי פדהצור מהלשכה המשפטית יוכל לעשות את זה?

צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (הארכת התקופה הקובעת)(תיקון מס' 3), התשפ"א - 2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה,

התש"ף - 2020 (להלן,

בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מכיוון שקיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה, אני מצווה לאמור: הארכת התקופה הקובעת בצו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש,

(הארכת התקופה הקובעת), התש"ף - 2020 , בסעיף 1 במקום "עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)" יבוא "עד יום י"ח בניסן התשפ"א (31 במרס 2021)" כן. מי הדובר? מתעופה נבונה. ראשית אני רוצה להגיד שעדיין יש אלינו הרבה מאוד פניות של נוסעים שלא קיבלנו החזרים, בעיקר כאלה שזה עבר לסוכנויות נסיעות שפשטו את הרגל ואיתם הכסף הזה ירד לטמיון. דבר נוסף שאני רוצה להוסיף זה שההארכה בשלושה חודשים תוסיף עוד סיבה לנוסעים למה לא לקנות

ככה חברות התעופה פחות תשתקמנה. לדעתי, שלושה חודשים זאת תקופה ארוכה מאוד. אתה יודע מה משמעות ההארכה של שלושה חודשים? זה הבדל של תשעה ימים בין 21 יום השבה ל-30 יום השבה.

הם נעצרו, הם נקיים אבל הם לא יפלו. וגם לא - - - את הפיצוי, כמובן. זה עדיין מסר

זאת הארכה אחרונה.

מה שכן, חברת הכנסת יאסין, את לא היית פה אמרתי שכל השבוע הזה התכתבנו עם חברות התעופה. ביקשתי